ההמלצות אני מברך אותך שבאמת הכנסת פרק שמתייחס לקהילות בעלות מאפיינים ייחודיים, שזה החברה הערבית והמגזר החרדי, שבאמת ראינו שיש בעיות מיוחדות בשני המגזרים האלה.

אדוני היושב-ראש ראינו שהסברה לא הייתה, בלשון

זה רק קורונה. זה לא טילים, זה לא רעידת אדמה, שזה קורה בשניות ואז אין אפשרות לרכוש ציוד מגן. אנחנו ראינו רצון טוב של הרבה רשויות אבל לא ראינו פיקוד. לא ראינו חוט מקשר. המספרים פה, בוועדה, עפו מכל עבר ובאמת זה היה מפחיד. זה היה מפחיד כי אתה רואה שהייתה פאניקה, הייתה היסטריה 10,000 מתים,

והכל התנהל לפי אני גם הייתי אומרת שבחלק מהדברים, שעת הסיפור של ראש-הממשלה כל ערב, זה גם היה ניצול פוליטי של משבר הקורונה ואני מאוד חרדה כי סביר להניח שהווירוס הזה או וירוס אחר, הם וירוסים שחיים בינינו. מי שקצת למד ביולוגיה או כימיה יודע שבכל רגע נתון יש מלא וירוסים, ויכולים להיות עוד חדשים ונצטרך, כאנושות, להתמודד עם זה. אם כל פעם שתהיה שפעת או קורונה או כל וירוס אחר, אנחנו נכניס את עצמנו להסגר ולמצב כלכלי כפי שכרגע אנחנו נמצאים, אנחנו פשוט לא נשרוד. המדינה חייבת ללמוד את הלקח. המדינה חייבת ללמוד את המערכות ולהתאים מערכות לאיום כזה או אחר. זה קיים במסמך ההמלצות. אם אני חושבת שזה יקרה? לא, כי בין 36 משרדי הממשלה יהיו עכשיו

מי אחראי על מה. גם השרים לא יבינו על מה הם אחראים ואז, בכל משבר שיהיה, והוא יהיה זה יכול להיות וירוס, זה יכול להיות משהו אחר

המערכות לא ידעו לתפקד כי אין אחריות ברורה. אין חלוקת תפקידים ברורה למה שראינו עכשיו, וסביר להניח לפי איך שזה מסתמן, זה יהיה בהמשך. אני מקווה מאוד שאנשי מקצוע במשרדים כאלה ואחרים ייקחו את הדוח הזה כמסמך לפעולה, כי בסוף המשבר הזה, מי שהציל אותנו ומי שטיפל בנו ועשה את העבודה האמתית, בשטח, זה השוטרים,

האחיות, זה אנשי הצבא, זה החיילים שלנו. אתה יודע, בסוף אנחנו, כעם, יותר חזקים מהפוליטיקאים שלנו, וזה לטובה. אני חייבת לציין שבמגזר הערבי ראיתי שהייתה התגייסות מצוינת. אנשי הדת סגרו את בתי התפילה עוד לפני ההוראות

- - הם לקחו יוזמה קודם ואולי הצילו הרבה אנשים. לצערי הרב, במגזר החרדי ראינו התנהגות אחרת וחבל, כי בסוף זה כולנו ביחד באותה סירה. אני מקווה מאוד שלא יבוא גל שני. סביר להניח שהוא יקרה, ואני מקווה שלפחות חלק מהמסקנות וחלק מהדברים שכתובים בדוח הזה, ימצאו אוזן קשבת

חמישים ומשהו שרים וסגני שרים, שמישהו יקרא לפחות. לפחות תפוצה תהיה לנו, זה בסדר. משה, בבקשה. קודם כל, זה 55 כנגד עין הרע. חמסה חמסה. אני מכיר ש-666 זה השטן, וזה הולך ומתקרב לשם. משה, בבקשה. אני רוצה לפתוח בתודה לך. אני חושב שעשית עבודה מאוד מעמיקה וטובה. אני חושב שבאמת למדנו גם הרבה דברים מאותם אנשים מעניינים שהגיעו לוועדה ונתנו לנו אינדיקציות, וגם מהסיור החשוב שהיה ביום שישי, ערב שבת. זה דבר שעזר לנו מאוד מאוד ללמוד ולהבין יותר לעומק. קראתי לזה: פגוש את הקורונה, וזה באמת עזר לנו הרבה. אני רוצה לומר שעברתי על הדוח בצורה די מעמיקה ואני חושב שציינתי לי בדפים כמה נקודות קטנות: אני חושב שיש את הנקודה שחשוב מאוד שנדבר על הנושא הזה מתי היא הנקודה שהוכרזה שעת משבר. היה מאוד קשה לזהות את זה - - לא, לא הוכרזה. זה בדיוק העניין.

אני מתכוון שהנוהל הזה דיברת על כספת נצורה וכל מיני דברים מהסוג הזה היה חסר לנו הרגע הזה כי לא ידענו מתי זה התחיל. לחלק זה התחיל בפורים, לחלק זה התחיל כלומר, אני מדבר על מגזרים מסוימים, אני לא אגביל את עצמי.

הנקודה הזאת היא נקודה חשובה ביותר, שהייתי מאוד רוצה בוא נאמר שאם היה מועד אחיד לכולם, היה יותר קל להתמודד עם חלק מהבעיות אבל דברים שאני מדבר עליהם דיברנו על יציאה חלופית ביום שאחרי. אני מקבל את ההמלצה הזאת, וצריך צוות מיוחד לנושא הזה שיקום בבוקר

לא איך אנחנו נכנסים לזה או איך פותרים בעיות בהווה אלא יותר במה יהיה. כלומר, בדברים העתידיים האלה. הצוות הזה, מצד אחד הוא חייב כמובן לינוק מהשורשים של הצוותים הקיימים כדי לפתור את הבעיות אבל מצד שני, הוא חייב להיות בחדר מבודד, נקרא לזה, כדי לחשוב איך אנחנו יוצאים מהנושא הזה. זה דבר מאוד חשוב. דיברתם על הנושא, ואתה עובד על הצעת חוק בעניין הזה, של מערך הסברה. מערך ההסברה, אני חושב שהוא דבר מאוד חשוב לתושבים, לאזרחים ולכן דיברתי על זה כמה פעמים, שצריך להיות אותו צוות שמקבל און-ליין מהמשלט, את כל המידע הכי עדכני, הכי חם,

צריך שיהיו שם מאות טלפנים שיענו לאותם אזרחים ותושבים 24 שעות, בלי להגזים. צריך לתחום את זה לפי תחומים יהיו כאלה שזה תחום החינוך: לחינוך, הקש 2. לכלכלה הקש 3. לרפואה הקש 4. ממש לפי תחומים ונושאים, שיהיו מומחים בנושא הזה ולא כל שנייה כמו שאתמול אחד התקשר ואומר: אני רק רוצה תשובה, עונים לו: תמתין רגע, שואלים, חוזרים ואומרים שהם לא יודעים את התשובה. זה דבר מאוד מאכזב תושבים ולכן צריך לעשות את זה. וכמובן, שצריך הנחיות שיוצאות וגם בנושאים כלליים. זה דבר מאוד חשוב ודיברתי על זה גם בוועדה. הנושא של המגזר החרדי, דיברתם על זה, על צוות קבלת ההחלטות. אני יכול להגיד שהייתי ראש עיר בבית שמש. ב"צוק איתן" רתמנו את ארגוני החסד באופן קבוע, לכל תרחיש של קיצון, יחד עם ה - - - וכל האנשים האלה. היה גם צוות הארגונים החרדיים שהיו מגיעים גם לתרגילים, גם ב"יבש". אם רוצים לעשות תרגיל של נפילת פגז בעיר איך אנחנו מתייחסים לזה והם היו חלק מתוך המערך. לקחת אותם למארג הזה גם ביום יום כדי שהם יוכלו לתרגל. רעיון מאוד חדשני שחשבתי אליו לאור כל המגבלות שקיימות בכל אופן אצלנו, במגזר החרדי, אולי לחשוב על המצאת מכשיר מסוים, שאותו מכשיר יוכל לקבל הודעות מבוקרות, ויחולק להמונים ברגע שיש... כידוע, ההמונים משתמשים בטלפון "טיפש", שלא מקבל הודעות. למכשיר הזה, שיותאם כמובן עם ההנהגה הרוחנית, יחולק לכל בית ומשפחה, ושם יוכלו לתת רק הודעות חירום. זה לא יהיה עם פרסומות ועם דברים שהם חוששים. מכשיר כזה חייב להיות בפיתוח כי ניתקל בבעיה הזאת גם במשברים אחרים חלילה, וחלק מזה שהציבור החרדי לא התנהג כמו שצריך כי גם חוסר מידע שלא קיבלו את זה, וזה גרם לצער מאוד גדול באותו מכשיר יובאו דברי הרבנים און-ליין שאומרים: עליכם להתנהג לפי כללי הבריאות. היה חוסר תקשורת. עוד שתי נקודות קטנות: הדוח מלא בהרבה סוכריות חיוביות אבל אני מבין את הביקורת של הבדיקות והמעבדות שמצויינת פה,

שבאה ללמד אותנו אבל אני חייב להגיד את אותה נקודה: חלק מהדברים נפתרו תוך כדי תנועה. אם בהתחלה חשנו בכמות קטנה של בדיקות, בכמות קטנה של המעבדות לקבל את התשובות שלהן וכולי, אני שמח שתוך כדי תנועה שופרו הדברים וזה הגיע לאלפים, ואחרי זה משלוש ספרות לארבע ספרות של בדיקות. זה דבר שבאמת חימם את הלב. כמה בדיקות יש?

כמה יש היום? היו ימים שהיו גם 10,000 בדיקות. היום פחות מ-5,000 אבל זה גם עניין של התוויות, של החלטות. אני אומר שבהתחלה הייתה ביקורת - - אבל אמרו לנו שיהיו 30,000, אתה זוכר? אנחנו רוצים שזה יהיה. היה 10,000 בסוף בסוף, והייתה אמירה מאוד גדולה של ראש הממשלה, שנגיע ל-30,000. אז אני רוצה להגיד לך שקיבלנו קצת רגליים קרות מהנושא של הקורונה כי פתאום אנחנו רואים שהעקומה משתטחת בצורה כזאת או אחרת.

מהמדיניות הזאת נכנסו גם למדיניות של לא להיבהל או לא להיכנס ללחץ בנושא של כמות הבדיקות אבל אני חושב שעדין היו כמה שיפורים אני גם מאשים את הוועדה שהיא גרמה לכך. בלי ספק, אנחנו שימשנו לחץ מסוים גם לאותם אנשי מקצוע שהגיעו לכאן ושמעו את הביקורת שלנו, ואני שמח שהביקורת עשתה את שלה. דבר נוסף בנושא של האסירים אני עדיין סבור שאם ישנם אסירים שהם לא מסוכנים לציבור, ברגע של מצב כזה של משבר מסוים, ידעו לעשות את זה בהרבה מקומות בעולם כאלה שלא מסוכנים לציבור, עם עבירות קלות, לשחרר ולא להסתמך על זה שהנה, פה לא יהיה את זה כי מספיק שתהיה הידבקות אחת כדי להתפשט על כל המתקן של האסירים.

אני עדיין חושב נכון ששוחררו 500 אבל אם יש עוד 500 כאלה שהם לא מסוכנים לציבור, אני מדגיש את זה, וזה עבירות קלות או כאלה שהם טרום שחרור עדין אני סבור שצריך לעשות צעדים בנושא הזה. דיברנו על נושא של בריאות הנפש אני חושב שצריך להיות קו מסוים שלא קשור לאלה שהם בנורמה בגדר של בריאות הנפש. בתקופה הזאת, יש הרבה חרדות לאנשים בריאים ונורמטיביים, וההורים לא יודעים איך להתנהג עם הבן הזה שמפחד. אני זוכר את הבן שלי

יש לו ילדים אבל במלחמת המפרץ, אשתי הייתה מגיעה כדי לטפל בו עם המסכה המפחידה הזאת והוא היה בוכה יום ולילה. לא הבנו למה הוא בוכה עד שהתחלנו לשייך את זה.

אז הוא אמר שהביגוד של הבן אדם גורם להפחדה מסוימת של התינוק. הוא הביא לנו ראייה מהחזון-איש, שהיה בזמנו איזה ילד שלא ידעו למה הוא בכה עד שהסתבר שבגדי השבת של האמא שלו גרמו לו ללחץ. אז גם פה אני חושב שגם לילדים אנחנו לא יודעים איפה זה ייגמר. צריך שיהיה קו מיוחד, קו החרדה מהנושא הזה, של לתת את זה גם לאנשים שלא קשורים לבריאות הנפש. אנשים שומעים היום בריאות הנפש ונכנסים לחרדה מהחרדה.

צריך להיות קו מתון, שאם יש לך שאלות או דברים מהסוג הזה להורים מודאגים לגבי ילדים או גם מבוגרים, שקצת יכניס אותם לפרופורציה בנושא הזה על ידי אנשי מקצוע כמובן. דבר אחרון, ובזה אסיים סרטון המעבדות והמשלט אמרתי את זה גם בעבר. לדעתי, מה שראינו שם, אותן מעבדות יכולות לפתוח צוהר לאותם אנשים שמזלזלים, ולא משנה לי מאיזה מגזר. ראינו זלזול בחלק מהמגזר החרדי אבל גם בחלק מהמגזר הכללי, בחופי הים ובפארקים ובדברים האלה. גם את זה אני מגנה - - האחוז של החולים, משום הגיע - - - השר שלך אמר. יוליה, תקשיבי, נכון. 90% מהחולים באו מהמגזר החרדי.

אני שמח שהוא דיבר ככה אבל אני מחכה עדיין לליברמן, שידבר על חשבון נפש במגזר אצלכם. אבל בואי, אני לא בא עכשיו לחלק פה ציונים. - - - אתם, כמנהיגים, חייבים לדאוג למגזר שלכם. אם הם לא יודעים אז תגדירו. אם הם לא מקשיבים, תדברו איתם. - - - תקשיבי, את גמרת לדבר? סליחה, יוליה. שמענו אותך. את מצטטת את דרעי. אני רוצה לצטט - - - - - כל הכבוד שהוא סוף סוף שם לב. אני רוצה לצטט את ליברמן שקורא לאלה שבאו לחופים וכל אלה שיצאו לפארקים, שהוא בא ואומר: חשבון נפש,

מה זה קשור לליברמן בכלל? זה קשור, כי את רק אוהבת לצטט את דרעי בדברים האלה. אני משבחת אותו, אני אומרת כל הכבוד.

את מצטטת את דרעי ומשה את ליברמן ובא לציון גואל. אנחנו רוצים עכשיו לפתור בעיות. אני רוצה להזכיר לכם שהנגיף לא מבדיל בין חרדים, חילונים, רוסים או אתיופים.

- - - יוליה, אף אחד לא בורח מזה. אני לא בורח מזה. - - - - - - יוליה, השר אמר אמת אז נעצור כאן. בואו נשבח אותו על זה. ואגב, ממש בסוגריים, אני באמת מרגיש מיותר בכנסת עם כל חבריי החרדים כי אין ישיבה אחת שיוליה לא דואגת לנו, לחרדים, ולבריאות שלנו. אני ממש מתפוצץ מהנאה. אז בבקשה יוליה, פרופורציה, טפלי קצת במגזרים אחרים. - - - הלאה, זה מופיע אצלי עוד לפני שיוליה דיברה שיפור ההסברה במגזר החרדי. שילוב כל החרדים והמנהיגים הרוחניים - - - - - יוליה, תפסיקי להפריע לי. כשדיברת לא הפרעתי לך. תפסיקי עם זה. זה אובססיה כבר. משה, בבקשה לסיים. יוליה, להרגיע. שילוב כל הרבנים והמנהיגים החרדיים בנושא הזה של ההידברות, וגם לשלב אותם עם גופים שלא בעיקר מכירים בנושא של הממסד. לשלב את אותם מנהיגים. - - - דבר נוסף: פיזור ההמלצות החשובות שישנן כאן, וישנן כאן הרבה המלצות חשובות, גם למשרדי הממשלה, להפקת מידע ותובנות. לכל הוועדות הרלוונטיות כי לדעתי, אני לא רואה את הוועדה הזאת ממשיכה בקונסטלציה אחרת תחת מישהו אחר כי כפי שציינה ענת בנושא הזה, כל אחד רוצה שהסמכויות שלו יוטמעו. חשוב מאוד שהדברים שדיברנו עליהם, שלא ילכו לפח. אם דיברתי על הנושא של מי שהמתין בתורים בקופות החולים או בבתי החולים, שלא יצטרך עכשיו לעבור את הויה-דולורוזה ושילכו לקראתו. כל מיני דברים שהעלנו. חשוב שהדברים האלה יגיעו לאותם גופים רלוונטיים. דבר אחרון באמת, אחרון חביב, זה הנושא של תודה לכל החברים, ללא יוצא מן הכלל, ליושב-ראש - החכמנו הרבה, ולכולם על הדברים היפים והנעימים ואפילו ליוליה. אני רוצה לסכם ולהגיד כך - - אתם עוד תגידו לנו תודה על מה שאנחנו עושים בשביל האנשים שלכם. אנחנו נוציא אותם מהעוני ומהברוך - - אנחנו גם בוועדת הקליטה, בתיק הקליטה, נעשה הרבה למענכם. טוב, מספיק. תראו, אני רוצה להגיד לגבי הכנסה או אי הכנסה של הכלכלה מצאתי את עצמי, וזה לא שפסלתי את עצמי מראש אבל מהרגע שאתה נכנס לזה, כולל לדברים מובנים מאליהם כמו המגזר השלישי, שמיקי הזכירה פה ואנחנו עסקנו בזה לא מעט, אתה מתחיל להסתבך כי הכלכלה זה באמת המון דברים והמון פרטים. מעבר לאמירות בדוח הביניים, במסקנות הביניים, אמרנו דברים מאוד ברורים כי שם היו דברים שנגעו לשינוי מדיניות, שחשבנו שהוא נדרש ובדיעבד התבצע, אולי יותר מאוחר ממה שרצינו אבל התבצע וכולי, ועל גישה בסיסית שאמרה שכסף מוקדם יציל כסף מאוחר וכן הלאה לא מצאתי דרך להתחיל עם זה בלי להתאבך להרבה מאוד פרטים, שכמובן עסקנו בהם והם סופר-חשובים והם אולי הדברים הכי חשובים שקורים עכשיו אבל אני לא בטוח שהם המורשת או לצורך העניין מה שהוועדה צריכה להניח אחריה. את הדברים שנוגעים להסברה והעברת דרכי מידע לאוכלוסיות עם מאפיינים מיוחדים אני אכניס מיד אחרי שאנחנו נסיים. אני רוצה להגיד כמה דברים כלליים: משה, אפרופו מה שאתה אמרת תראה, וזה מה שיואב תיאר כאלתור, כשיטה הדבר הזה שבו, וזה מאוד בלט בביקור במשל"ט.

באו גופים במדינת ישראל, שזה לא תפקידם,

אני פיקחתי על הגופים האלה מאוד מקרוב שש שנים. יש להם 120% עבודה ביום נתון בלי קשר לקורונה, ואמרו: אנחנו רואים, עת צרה היא ליעקב, גם אנחנו רוצים להיות שם, והמשאבים שיש לנו תמיד תקוע לי בראש אלוף-משנה מ-8200, שכששאלנו אותו כמה אנשים מטפלים באיזו בעיה, הוא אמר: 300. למשרד הבריאות, להעסיק 300 איש, זה לדעתי עשור, סדר גודל כזה. והם באו ואמרו במובן הכי טוב אנחנו נשים את הידיים שלנו אבל כשאתם קוראים את הדוח עצמו,

הם באו בשבוע האחרון של מרץ, כשהידיעה שזו יכולה להיות מגיפה היא מסוף ינואר והחולה הישראלי הראשון הוא בסוף פברואר, וחודש אחרי זה הם מגיעים ויש החלטה של ראש-הממשלה שהם יתעסקו רק ברכש והם, מתוך הרצון והיכולות העצומות שיש למערכת הביטחון וליחידות האלה בפרט, נכנסים פנימה ומתחילים לפתור בעיות. זה לא יכול לעבוד ככה. אנחנו לא יכולים כל פעם להגיד שיבואו האנשים הטובים ויתנדבו וכן הלאה. הדבר השני שאנחנו לא יכולים להגיד זה שניכנס לדבר כזה בלי מדיניות - וזה רוב ההמלצות שלנו בתחום של הממשל, הן עוסקות בעיצוב מדיניות כולל כמו שאמרנו, אסטרטגיית יציאה וכן הלאה כי כשאין מדיניות, מה שיש לשלטון זה אמצעי רוחב. זה הפצצות שטח. הפצצת השטח הזאת על הכלכלה והחברה הישראלית, אנחנו משלמים את מחיריה עכשיו, אנחנו נשלם אותה בחודשים הבאים ואני אומר: ההנחה שלנו היא שככל שאנחנו באים לזה יותר ממוסדים ויותר מתוכננים, היכולת שלנו לקבל החלטות יותר מדויקות בכל השלבים ולהימנע מזה, וכתוצאה מזה לנהל את החיים מול הקורונה באופן יותר טוב ולצאת ממנה יותר טוב תהיה יותר גדולה. ובסוף, כשאנחנו מודדים את משבר הקורונה, אני מקווה שכשהוא יהיה מאחורינו ונמדוד אותו, אנחנו לא נמדוד רק כמה אנשים מתו מקורונה. אנחנו נבדוק כמה אנשים מתו בכלל,

ואנחנו נמדוד את המחיר של זה באמצעים שהממשלה נקטה, ואני חושב שיש הסכמה בין חברי הוועדה שמיסוד של גופים בתהליכי עבודה שיהיו יותר סדורים כולל הכרזה על שעת משבר אגב, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה בתחום הביטחון, שממנו אני בא, לצורך העניין, יש מה זה "שעת התקפה על ישראל", יש מה זה "שעת חירום", שהיא מפעילה משק לשעת חירום וגיוס מילואים וכן הלאה והלאה. אבל אנחנו מדברים על הצורך באמת להכריז על שעת משבר, וכשיתקננו את הדבר הזה גם בחוקים ובתקנות, הדבר הזה מכניס מיד את המערכת לאיזה שהיא פעולה, אחרת אנחנו נכנסים לניתוק. זה מוחמר עוד יותר. כשאנחנו מדברים על משבר מסוג הקורונה אני גם כתבתי את זה בתוך הטקסט. כשאתה עוסק במשבר צבאי או משבר מתוחם הזה, אז בתפיסה שלנו הכול עוצר, החיים החברתיים עוצרים. הדרג הלוחם, לצורך העניין, יהיה צבא, יהיה גופים אחרים כולל פיקוד העורף או דברים כאלה. הוא מופעל וכשהוא מסיים את עבודתו אנחנו הולכים הלאה. פה, הדרג הלוחם זה הציבור הישראלי. זה כל הציבור הישראלי.

מפני שהתנהגות הציבור היא הכלי הראשון במעלה בשביל להתמודד עם הקורונה ושנית, מפני שההשלכות של כול החלטה הן השלכות רוחב על כול הציבור הישראלי. זה דורש תפיסה אחרת, זה דורש מחשבה אחרת. אני התנגדתי, ואני חושב שגם רוב חברי הוועדה, למחשבה שמשרד הביטחון צריך לקבל אחריות על האירוע הזה. זה בעייתי מבחינת זכויות הפרט, זה בעייתי מבחינת התפיסה הדמוקרטית אבל זה גם בעייתי מבחינה מעשית. למשרד הביטחון יש אי הבנה, ואי הבנה בדבר מאוד מרכזי שהוא לקח גדול שלי אני לא חשבתי - - זה גם מסוכן אם אתה מעביר את כול כובד המשקל לפה, אנחנו נוגסים בו בהרתעות במקרים קיצוניים שמשרד הביטחון - - לא, למשרד הביטחון יש יכולות, אבל זה לא זה. הדבר הזה, שאני למדתי אני למדתי תוך כדי תנועה כאן על הכוח דווקא של המבנים הקיימים: של הרשויות המקומיות, של משטרת ישראל, של קופות החולים.

קחו את נושא הבדיקות אני חושב שכולנו מסכימים שאם הבדיקות היו אצל קופות החולים מהרגע הראשון, והייתה הסדרה של עבודה של מד"א תחת קופות החולים יש לנו את הכלים האלה. אנחנו צריכים רק כמו שיואב אמר, את הגוף המארגן שמסדר את זה יחד. ודבר כזה שהוא אזרחי, והוא רוחב, אנחנו צריכים את זה. הדבר של המדידה שלנו את עצמנו במחילה משה, אני לא מקבל. אנחנו צריכים למדוד את עצמנו אל מול היעדים שאנחנו קבענו, והיעדים כמובן צריכים להיות אנחנו עוסקים כמובן בסוגיית תרחיש הייחוס. כל עניין עיצוב המדיניות פה על ידי מידע היה חולשה מאוד גדולה ולכן, נקבעו היעדים, שחלקם נזרקו באוויר אבל אחת שהם נקבעו, אתה מודד את עצמך מולם. ואם הפוטנציאל היום הוא 15,000 בדיקות, הוא רחוק לא רק מאיזו אמירה אגבית של ראש-הממשלה, של 30,000, 50,000 וכל מיני מספרים. הוא רחוק מהדברים שמערכת הבריאות עצמה, תוך כדי תנועה, הגדירה כסף לשחרור של החיים הישראליים למשל. עובדה שעם כל הגופים המצויינים שעסקו בזה, אנחנו מאוד רחוקים מזה היום. אנחנו היום גם בודקים בפועל אבל זה עניין של מדיניות הרבה פחות. ברגע שתהיה מערכת סדורה, נוכל לנתח נכון את המהלכים, להציב יעדים ריאליים ואחר-כך לעמוד בהם, אפרופו אפילו הדיון על הרכש, שהיה לנו כאן. את כל הדברים האלה אנחנו שמים פה, על השולחן. כל אחד ואחת מאתנו, בתפקידים שנהיה בהם, אנחנו נעקוב אחריהם. אני רוצה להגיד בנימה אישית: היה לי לעונג ולכבוד לעבוד בוועדה הזאת.

הדיסציפלינה שעסקתי בה רוב ימיי בכנסת היא ועדת חוץ וביטחון, ואני חושב שפה היו כמה דברים שהם טובים גם שם.

אופוזיציה-קואליציה, לא יכולת לתת הבדל, כולם היו רתומים למטרה הזאת.

דיון ענייני למרות שפה אנחנו משדרים אותו ובחוץ וביטחון, חלק מזה שהוא ענייני, זה שלא משדרים אותו אז לא צועקים סתם אבל פה, דווקא התנאים האלה, הירתמות של כול חברי הכנסת. צר לי על חברי הכנסת ועל הסיעות שהחרימו את דיוני הוועדה הזאת.

וגם אנחנו, בייצוג של הדבר הזה אבל חברי הכנסת שהיו כאן, שזה גם האנשים שנוכחים פה וגם אחרים הייתה תרומה עצומה. אני חושב שחברי הכנסת בכלל אפרופו, ציינתם את הציבור הערבי. אני חושב שבציבור הערבי, לחברי הכנסת הייתה השפעה על הציבור שלהם, שהייתה לה עוצמה מאוד גדולה ואולי ממש הצילה חיים באופן משמעותי. אני רוצה להגיד לכם שהתגובות שאני קיבלתי מבחוץ הן אדירות, של גופים שעבדנו מולם. התייחסו לוועדה הזאת ברצינות. אני בימים האחרונים קיבלתי ממש דברים שאני לא רוצה להקריא כי אני לא אוהב שאנשים מסמיקים אבל הם נגעו לעבודה. אני חושב שזה מה שפרלמנט צריך לעשות. ובמובן הזה, אני אומר לכם עוד דבר: בוועדת החוץ והביטחון למדתי שבמקום שבו אתה מוביל את השיח, אתה מוביל את הידע, אתה גם משפיע בסופו של דבר, למרות שאין לך סמכות אקזקוטיבית ביד, ולוועדות הכנסת אין סמכויות אקזקוטיביות ולפעמים זה מתסכל. אתה בסופו של דבר אולי קובע יותר מאנשים שיש להם סמכות ביד אבל הם לא כל-כך יודעים מה לעשות אתה. אני חושב שהוועדה הזאת מילאה את זה. אני רוצה מאוד להודות לענת,

לנעה, לרונית, לצוות של הוועדה היה לי לעונג. הם נרגשים, עם ילדים בבית. אתה כבר לא מרגיש את זה. שני ילדים קטנים בבית. אני מתנצל על כל מה שעשיתי. אני אפילו לא יודע מה עשיתי אבל אני מתנצל על כל מה שעשיתי, ובהיות יוליה בחדר, אני כנראה צודק גם בהתנצלות הזאת. אנחנו עבדנו בתקופה שכול הילדים היו בבית, המערכות מושבתות. אתם הגברים,

הילדים שלי מבוגרים. תאמיני לי שכשהם היו צעירים, אני הייתי נשוי לרופאה בהתמחות. תאמיני לי, אני יודע מה זה לגדל ילדים. ענת למשל,

עם כול ההגבלות, שני ילדים קטנים בבית... דווקא בעלי הוא זה שתמך בבית כדי שאני אהיה פה. יש עוד גברים בישראל... אוקיי, אתם רוצים שנצביע כדי שנאשר את זה? יואב הקריב את חייו, הוא באוכלוסייה בסיכון ואני חושבת שצריך להעריך את זה. גם אני באוכלוסייה בסיכון. אני ויואב אותו דבר. אני אוסיף את המשפטים שנוגעים להסדרה וכן הלאה. כפוף לזה, אני מעלה את המסמך הזה להצבעה. מי בעד אישורו? הצבעה בעד, הרוב נגד, אין נמנעים, אין המסמך אושר. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:08.